ערב טוב לכולם. היום זה היום הקצר ביותר בשנה אבל אנחנו כאן בשביל להוכיח לכולם ששעות הזריחה והשקיעה לא משפיעות עלינו. לכן אנחנו ממשיכים בסדר היום ואנחנו עוברים לפנייה מספר 39 31001, נשיא המדינה. ערב טוב. אגף התקציבים. הפנייה נועדה לתגבור שיא כוח אדם בתכנית 015101 בית הנשיא. זו תכנית שנועדה לתקצב את כלל ההוצאות של בית הנשיא, הוצאות תפעול, הוצאות שכר, טיסות הנשיא, אבטחה וכיוצא בזה. התוספת נובעת מהיקף הפעילות של כוח האדם בבית הנשיא עם כניסת הנשיא ה-11 לתפקידו. בעת בניית התקציב בחודש אוגוסט 2021 היקף הפעילות לא היה לגמרי ידוע ולכן עם התממשות ותחילת כהונת הנשיא בפועל, היקף הפעילות דורש את התיקון הזה. אני גם אציין שזה תקן שכן הופיע בבסיס התקציב בשנת 2022, כך שהתוספת היא רק בגין הקדמה לחלק הנותר של 2021. מאיפה יבוא הכסף? זה לא כסף. זה שיא כוח אדם.

תקן זה כסף. כמובן אבל כרגע אין מעבר של כסף. מה המהות של התקן הזה? נמצא אתנו ג'יריס מבית הנשיא והוא ישמח לפרט. אם תוכל לחזור על השאלה. שאלתי מה מהות כוח האדם שאתם רוצים.

לכולם. בבסיס התקציב של ה-2022 אנחנו פשוט מקדימים תקן של נהג משנת 2022 לשנת 2021 בגלל הגידול בהיקף הפעילות. התקן הזה אושר במסגרת התקציב של שנת 2022 ואנחנו פשוט מקדימים אותו לחודש דצמבר, כדי שלא ניכנס לגירעון. אני רוצה להבין מה קרה בין הנשיא ריבלין לבין הנשיא בוז'י הרצוג שצריך עוד תקן של נהג. לכל נשיא יש את אופי הפעילות שלו ויש את סדר העדיפויות שלו. אם אני יכול להסביר את זה דרך דוגמה, למשל בתקופה של הנשיא פרס זכרונו לברכה, תקציב טיסות הנשיא היה גדול יותר מתקציב הטיסות של ריבלין אבל תקציב התפעול בתקופה של ריבלין היה יותר גדול. אנחנו לא ידענו לאמוד את אופי הפעילות בחילופי הקדנציה ביולי-אוגוסט ואנחנו רק מבקשים להקדים תקן אחד שאושר במסגרת בסיס התקציב של 2020 לשנת 2021. רוצים להגדיל עוד כוח אדם אחד.

כן. אנחנו מקדימים תקן משנת 2022 לשנת 2021. אני מדגיש שהתקן הזה שאנחנו מבקשים להדים היא נמצא בבסיס התקציב של ה-2022 וכרגע אנחנו לא מבקשים הגדלה של כמות התקנים, גם לא ב-2022. תודה רבה. לגבי בית הנשיא, מבחינתי סיימתי את השאלות. שאלה לאוצר. אנחנו עכשיו מקיימים כאן העברות ואם אנחנו שמים לב, רוב ההעברות שאנחנו מקבלים הן או דרך החלטות ממשלה או בתוך המשרדים. אנחנו לא מקבלים פניות ממשרד למשרד אלא אם כן יש החלטת ממשלה בעניין. בעבר קיבלנו פניות שהן גם מחוץ למשרדים,

בין משרד למשרד, ומה שאני יודע זה שקיימת מערכת שיתופית שמעבירים בין משרד למשרד בלי ועדת כספים.

אני יודע על מקרים שקרו אבל תגידו לי איך זה קורה בלי אישור של ועדת כספים. אני אסביר. בסופו של דבר אין פעילות שמתבצעת בין משרדים ולא מוצגת לוועדת הכספים ככל שיש שינוי במהות של התקציב. במקרים מסוימים יש פעילות שמשרד מסוים מבצע עבור משרד אחר,

לדוגמה, משרד א' יכול לבצע התקשרות עם חברה מסוימת ולתת שירותים למשרד אחר.

אם שני משרדים יושבים באותו מתחם בקריית ממשלה, משרד מסוים ישלם על האבטחה ומשרד אחר ישתתף בתקציבי האבטחה. אני מדבר על מקרה אחר. יש מערכת שיתופיות. קיים דבר כזה?

זה מה שאני אומר. המערכת הזאת נועדה - - - דרך המערכת הזאת עוברים מיליוני שקלים לא באבטחה, משרדים שונים שנמצאים במקומות אחרים. האבטחה היא רק דוגמה. משרדים שלא נמצאים באותו תחום מעבירים והכסף לא עובר דרך ועדת כספים. קיים דבר כזה או לא קיים?

במקרים בהם משרדים מבצעים פעילות משותפת ומשרד מסוים מנהל את ההתקשרות, יש מערכת - - - מה זה פעילות משותפת? הוא מעביר לו בלי פעילות משותפת. אני לא אנקוב בשם של משרד אלא אומר לך שלפני שאתה עונה את התשובה, תבדוק שאין העברה של תקציב בין משרד אחד למשנהו, לא עבור אבטחה ולא עבור משהו משותף אלא היו צריכים להעביר. אתה יכול לתת דוגמה, משהו ספציפי?

חיסיון. לא אמורים להיות מקרים כאלה. היועצת המשפטית מכירה מערכת שיתופיות? לא מכירה דבר כזה. איך בוועדת כספים לא שמעו על מערכת שיתופיות? אני אומר לך שאני לא מכיר. יש מישהו מחברי הוועדה שמכיר מה זה מערכת שיתופיות?

הייתי מנכ"ל. לא, זה רק בשנה האחרונה. אבל תמיד היו שיתופים.

בין גגות. יש העברה בין גגות.

ויש מערכת שיתופיות. זה משהו אחר לגמרי. מה זה מערכת שיתופיות? תסבירו לנו. בעבר המנגנון של השתתפויות בין המשרדים היה מתוקצב, בכל משרד היה מתוקצב בתקנת השתתפות ואז זה היה עובר למשרד אחר.

כדי לייעל את הפעילות של המשרדים, זה יכול להיות מתוקצב בתכנית התפעול של המשרד לדוגמה כדי לא להפריד את המנגנון הזה. לאיזה מטרות זה משמש? פעילויות משותפות. תן לי דוגמה של פרויקט משותף. זה לא הולך על מטרות משותפות כמו שאמרתי לך. זה לא הולך לא על אבטחה, לא על שכירות של מבנים, לא על עובדים משותפים. זאת לא יכולה להיות העברה של משאבים או איגום משאבים כמו שראינו בבוקר, החלטת ממשלה שמדברת על איגום משאבים. לא יכול להיות שם דבר כזה. אם היו מקרים, ואני לא מכיר שהיו, זאת תקלה. תבדקו את התקלות האלה. תבדקו שוב. אני אשמח לבדוק. ינון, יש לך משהו ספציפי? לא. כלומר, יש לי אבל אני לא אעלה את זה. אני רק אומר לך איפה התקלה הגדולה. יושבים כאן חברי ועדת כספים שלא מודעים לכך שקיימת מערכת כזאת. אין כאן שינוי - - - זה לא משנה אם יש שינוי או אין שינוי. אני טוען שיש שינוי. אני טוען שיש העברת כספים. תסביר לי את ההיגיון שעומד מאחורי השאלה שאני אשאל אותך עכשיו. אמרתי שיש העברות תקציביות שעוברות, כל הפניות שהבאתם לנו נמצאות או בתוך המשרדים או בהחלטת ממשלה. יש לנו עוד 80 פניות שיגיעו לוועדה ויהיו כאן הרבה שינויים. עוד 80? מונחות על השולחן שלך. אני לא זוכר את המספר. משהו כזה. אני בינתיים הגעתי ל-62. אני לא יודע על מה הוא מדבר. יכול להיות שהמספר הוא 60. בדיוק 62. כן. עכשיו יש 62. הוא אומר שיש עוד 80. לא. זה כולל את אותן 62 שמונחות. אני רוצה לחזור לנקודה שהיא מאוד חשובה. אני מסתכל ועברתי על הפניות הראיה, נקבתי במספר המדויק בו אנחנו נמצאים כרגע והפניות האלה, אף פנייה לא הייתה העברה ממשרד למשרד ללא החלטת ממשלה. תבדוק אותי. או החלטת ממשלה או שאנחנו נמצאים בתוך המשרד. הייתי כאן בהעברת קודמות עת הייתה העברה בין משרד למשרד והגיעה לכאן העברה בלי החלטת ממשלה. מה קרה פתאום? איפה זה נעלם? האם לא נעלם דרך מערכת שיתופיות? מהבחינה הזאת שום דבר לא השתנה. כמו שאמרתי יש את המערכת הזאת שהיא משרתת פעילות שמשרד מסוים מבצע עבור משרד אחר. לדוגמה, לפ"ם, רשות ממשלתית. יש לי בקשה, היושב ראש. שישלחו לנו עוד הלילה או עד מחר במהלך היום את כל ההעברות שהיו במערכת השיתופית. אני מדבר אתך על השנה האחרונה, על שנת 2021 לפחות.

תודה.

אני מבקש לשלוח את זה. אתם רוצים התייעצות או שאפשר להצביע על הסעיף?

התייעצות סיעתית. התייעצות בין סיעתית. חוזרים להצביע בשעה 18:19. (הישיבה נפסקה בשעה 18:14 ונתחדשה בשעה 18:19.) אנחנו מחדשים

אנחנו מצביעים על פנייה מספר 39 - בקשה מספר 31001, בית הנשיא. מי בעד? אני בעד, אני מתנצל. אני נגד הנשיא לא הולך.

הצבעה אושרה רוויזיה.

הפנייה נועדה לתגבור של שיא כוח אדם אחד

המטה לביטחון לאומי.

אז מביאים להם תקנים ועדיין לא מסדרים להם את כל נושא המשכורות שלהם והשביתות שהם עושים בגלל המצב שלהם? אתם מכירים את זה. אני לא מכירה. המטה לביטחון לאומי נמצא בתוך משרד ראש הממשלה.

אומרת שאתם לוקחים כוח אדם אחד והשאלה איפה נראה את השאר. לא בזה עוסקת בפנייה אבל אני אשמח לבדוק ולחזור עם תשובה. אני העליתי את זה בעבר. אם יש עודף של כוח אדם

האם זה לא הזמן והמקום לבקש שלא יעבירו אלא שישאירו את כוח האדם הזה שם?

בינתיים קיבלתי תשובה.

שיעבירו את זה ממשרד למשרד.

תשובה. קיבלתי תשובה. למעט התקן הזה, כל העובדים נותרו במשרד החוץ. של הנושאים האסטרטגיים?

כתוב כאן בעיקר ליהודה ושומרון ואני קראתי שזה בעיקר לרשויות מקומיות בעוטף עזה. זה תיאור התכנית.

אני שואל את האוצר. אני אענה על זה. המענקים הביטחוניים עומדים מזה כמה שנים על 34.5 מיליון שקלים וגם השנה סך המענקים לתחום הזה יעמדו על 34.5 מיליון שקלים. נראה לך שהסכום של 34.5 מיליון שקלים

יודעת להגיד לך כמה מההוצאות הביטחוניות שלהם. אני יכול להגיד לך כראש רשות לפני 17 שנים, אז היה אותו סכום והוא לא היה מספיק. אני חושב שזה ברור לכל בר דעת, גם למי ששומע חדשות ושומע ורואה מה קורה ביהודה ושומרון. הסעיף נמצא ברזרבה כללית ואני מנסה להבין את הרציונל שעומד מאחוריו. אם זה משהו שאתם כבר מעבירים 20 שנים באותה מידה, למה כל פעם צריך את חוות הדעת המשפטית החדשה,

את הרזרבה

אני הייתי ראש עיר ב-2001 ואני מתאר לעצמי שזה היה עוד לפני כן.

אותו סכום, אותם כללים,

נכון, ובנובמבר כבר היינו אחרי 20 שנים לאירוע הזה.

זאת אומרת, לפני כן היו

תגיד שהוא חד פעמי, שהוא לא קבוע אבל אל תכניס אותו כרזרבה ובסוף תחזור אלי לוועדה. בשביל מה כל המשחק הזה?

לממשלה בנושא הזה של הקצאת הכספים הקואליציוניים. הנוהל אומר שהקריטריונים צריכים

שמבוססת על הסכם קואליציוני לצורך צמצום פערים בחברה הערבית. אין בעיה. לצורך צמצום פערים בחברה הערבית, בסדר. אני רק שאלתי ואמרו לי שרע"מ דואג לזה ולא הכחישו את זה כאן.

אני מבקש לדעת פירוט של כל הרשויות שנמצאות שם, גם הערביות, גם שאינן ערביות, ועל פי מה מדדתם אותן כך שהן יכולות לקבל את המענק. אני הייתי במשרד הפנים ואני יודע מה היו עושים לנו עד שהיינו

גם לרשויות הדרוזיות מגיע סיוע ועזרה וגם הן צריכות את המענק הזה. אנחנו מכירים את הרשויות החלשות האלה.

אני מסכים אתך במאה אחוזים. לכן גם קידמנו החלטה תלת שנתית לחברה הדרוזית בגליל ובכרמל ולחברה הדרוזית בגולן.

הדרוזים בגולן, ארבע רשויות, יקבלו 16 מיליון שקלים על פני כמה שנים, הרשויות הדרוזיות בגליל-כרמל יקבלו 200 מיליון שקלים על פני שנתיים. כאן מדובר בהחלטת ממשלה ספציפית. יקבלו 140 מיליון שקלים השנה לטובת כל הרשויות הערביות למעט מי שציינתי, לרבות הרשויות הבדואיות בדרום. זה יחולק לפי מענק האיזון, לפי נוסחת המענק כאשר באופן יחסי כל רשות תקבל את מה שמגיע לה מתך ה-140 מיליון שקלים. אין קריטריון נוסף, אין העדפות ואין מקדמים. מה שהרשות מקבלת על פי נוסחת מענק האיזון, זה מה שהיא תקבל מתוך ה-140 מיליון השקלים. אני גם אציין למה בחרנו את זה. בחרנו את זה דווקא כי לא רצינו להיכנס אל תוך נדבכי הרשויות. יש לנו נוסחה וזאת נוסחה שעובדת, יש לנו שיטה שעבדה בשנת 2015 ובשנת 2016 עת חילקנו יחד 350 מיליון שקלים. אמרנו שכדי לחסוך מאתנו את כל הלחצים שיכולים לבוא, נשתמש בדיוק באותה שיטה ובדיוק באותה דרך וזה מה שהחלטנו לגבי ה-140 מיליון השקלים. אני אציין שזה לא רק משרד הפנים אלא זו הייתה החלטה משותפת של משרד הפנים, משרד האוצר והמשרד לשוויון חברתי. כמה רשויות מקבלות ונהנות ממענק האיזון הזה? ממענק האיזון נהנות כ-190 רשויות. מה-140 מיליון השקלים? לא. התחלתי מכלל אל הפרט. אני בודק את זה ואני אדייק לך ואומר לך בדיוק את המספר. 72 רשויות מקומיות. מהמגזר הערבי?

הווה אומר שקצת יותר משליש מקבלות את זה. אני מבקש ראשית לדעת מה הקריטריון שהביא אותם ליותר משליש. ושנית, אני מבקש לדעת איזה רשויות. לפני שמאשרים דבר כזה, חשוב לי לדעת איזה רשויות. אני רוצה לדעת שאין לי אפליה בתוך המגזר הערבי, בתוך הרשויות הערביות. אני אומר שתעביר לרשויות המקומיות הערביות, אני בעד להעביר להן ומי כמוני מכיר את משרד הפנים ואתה יודע כמה עשינו בתקופתו של אריה דרעי עבור המגזר הזה בכללותו.

אין לנו עניין שלא לתת להן את זה אלא יש לנו עניין לתת להן אבל אני רוצה לדעת האם באמת כל הרשויות מקבלות כמו שצריך או שלא ואלה רק רשויות שנבחרו על פי הכספים הקואליציוניים של רע"מ. חס ושלום. כל הרשויות.

איתן, זאת לא הבעיה אתך. שלא תבין לא נכון. אתה אדם ישר ואני לא צריך להגיד לך את זה. אם אתה כל כך מחמיא לאיתן, הוא נתן תשובה מאוד ברורה. הוא אמר שכל הרשויות הערביות פרט לרשויות דרוזיות שנמצאות בגולן ובגליל.

והן מקבלות את זה על פי נוסחת מענק האיזון. זאת אמרת, אין כאן שום אפליה. זה הכי נקי שיכול להיות. אני רוצה עוד שתי שאלות הבהרה. כשאתה אומר שזה היה בהמשך לתכנית החומש הקודמת, אני שואל - בשנת 2020, כמה כסף נוסף על מה שלא היה להם ב-2020 וב-2019? שאלה שנייה שאני רוצה לשאול היא לאיזה אחוז מנוסחת מענק האיזון זה מביא את אותן 74 רשויות ומשאיר את ה-70 האחרות כאשר ביחס ל-70 האחרות, לאיזה אחוז זה מביא אותן?

כמה ה-74 אחוזים האלה מגיעים לכמה אחוזים מהנוסחה ומה נשארים ה-70 הנוספים במסגרת הנוסחה? אני אמפה את השאלות בקול. ברשותך, אני זוכר רק את השאלה השנייה. אתה יכול לחזור על השאלה הראשונה? כן. כשאתה אומר שזאת הייתה תכנית חומש קודמת, כמה כסף נוסף לרשויות האלה. כן. אני זוכר. תכנית החומש הקודמת קבעה בשנה הראשונה 200, בשנה השנייה 150 והיא גם קבעה שתקום ועדה שתדון בנוסחת מענק האיזון כדי לבחון את קריטריוני מענק האיזון. היה סוג של סיכום בו אמרנו שאנחנו נותנים שנה ראשונה ושנה שנייה תגבור שוטף ואנחנו סומכים שככל שאנחנו נדייק את נוסחת המענק, הרשויות המוחלשות במדינה, רשויות סוציו 1 עד 4, 1 עד 5, יזכו לנתח גדול יותר גדול יותר ממענק האיזון ובאמת כך היה. לא באותם ממדים של 200-150 מיליון אבל כך היה. בתכנית החומש הקיימת יש סעיפים דומים. הוחלט על 140 מיליון שקלים השנה, 200 מיליון שקלים בשנה הבאה - זאת אומרת, בערך אותו יחס כמו תכנית החומש הקודמת - אבל ההבדל הוא שבהחלטת הממשלה הקיימת יש סעיף שתקום ועדה שתדון בנוסחת מענק האיזון באותה ידיעה שכאשר אנחנו עכשיו נשב ונדייק עוד יותר את הנוסחה, שוב הרשויות המוחלשות יקבלו יותר מסך עוגת המענק. היום רשויות ערביות מקבלות 40 אחוזים ממענק האיזון, מענק האיזון עומד על 3.3 מיליארדי שקלים. הן מקבלות כ-40 אחוזים. רשויות סוציו 1 עד 5 או 1 עד 4 מקבלות כ-50 אחוזים מהמענק. זאת אומרת, אנחנו שם. חלק גדול מהמענק הולך לרשויות המוחלשות ואנחנו רוצים להמשיך בכיוון הזה. אני אציין את הסעיף השלישי שמעין ספיבק מכירה היטב. התקציב הזה של 200 מיליון השקלים של הרשויות הערביות שיהיה מהשנה השנייה ואילך, יתקזז אל מול שינויים שיקומו במענק האיזון. אני בכוונה חידדתי. 2020-2019, הרשויות האלה קיבלו 140 מיליון שקלים פחות מאשר הן יקבלו ב-2021? זאת השאלה שלי. הן יקבלו השנה יותר מאשר קיבלו שנתיים קודם. הן קיבלו ב-2020-2019 פחות מ-140 מיליון השקלים שיקבלו השנה? לא מספר במספר אבל פחות.

אנחנו הקצינו את מענק האיזון לשנה הזאת, הקצינו אותה בתחילת השנה והן עכשיו יקבלו 140 מיליון שקלים. אני שואל על 2020. עזוב את 2021. כמה הרשויות האלה, אם אני לוקח את 74 הרשויות, קיבלו ב-2020 והאם 2021 זה עוד 140 או קצת פחות? אני אומר לך עוד חמש שניות. ב-2020 המענק שלהן עמד על מיליארד ו-190. בשנת 2021 המענק שלהן עומד על מיליארד ו-187. זאת אומרת, המענק שלהן מופחת בכשלושה מיליון שקלים. עכשיו תהיה להן תוספת, תגבור תקציב שוטף, של 140 מיליון שקלים. זאת אומרת, הפער הוא 137 מיליון שקלים. עכשיו לשאלה השנייה שלי. בנוסחה, לכמה אחוזים מהנוסחה הן מגיעות אחרי ה-140 מיליון שקלים? כמה אחוזים מהנוסחה יהיו הרשויות האחרות? למה אתה מתכוון בשאלה? אני לא כל כך מבין אותה, ברשותך. כשאתה מוסיף על הנוסחה, אתה אומר שלפי הנוסחה הוא צריך לקבל לצורך העניין, אם אני אחשב מאה אחוזים מהנוסחה לכל הרשויות, אתה אומר 3.5 מיליארד שקלים יש היום לרשויות ואתה צריך 4 מיליארד שקלים. אתה כמשרד הפנים פונה למשרד האוצר ואומר שאתה צריך 4 מיליון שקלים. קיבלת עוד 140 מיליון שקלים. זה אומר ש-74 הרשויות האלה, מה הממוצע אליו הן מגיעות עכשיו לפי הנוסחה? 84 אחוזים? 92 אחוזים? מה הממוצע אליו הן מגיעות ולאיזה אחוז מגיעה רשות דומה ב-70 הנותרות? ממוצע. אני רוצה לדייק משהו. אין קשר ישיר בין מענק האיזון, נוסחת המענק, תקנת מענק האיזון ל-140 מיליון השקלים המדוברים. 140 מיליון השקלים המדוברים מחולקים על בסיס הנוסחה. זאת אומרת, לקחתי נוסחה שעובדת, בדיוק כפי שאמרת. 4 מיליארד, זה המודל, 3.3 מיליארד זה מה שאני מקבל וזה מה שאני מחלק לרשויות. לקחתי את אותה נוסחה לעולם אחר, לתקציב אחר, לתקנה אחרת, לעולם אחר לגמרי והחלתי אותה על 140 מיליון שקלים. השתמשתי בתקנה שעובדת כאן, לעולם שהוא כאן. לכן הוא לא משפיע באופן ישיר. מה שאני כן יכול להגיד זה שמענק המודל של רשויות החברה הערבית הוא מיליארד ו-475 כאשר בפועל הן מקבלות, כפי שאמרתי, מיליארד ו-187. פלוס 140 מיליון שקלים. אני עושה את התחשיב ב-לייב. אלה היתרונות של ה-זום. זאת אומרת, הם עומדים היום על אחוז מימוש ממוצע של 80 אחוזים. ובלי ה-140 מיליון שקלים? בלי ה-140 מיליון שקלים, אם אני מוסיף את ה-140, הם יעמדו על 89 אחוזים. יפה.

נעבור לצד השני של המפה. על כמה הן עומדות היום? אתה מתכוון רק הייעודיות? ה-70 שנותרו לך. יש לך 150, מינוס 74, נשארו לך 66. לגבי ה-66. אני יודע שמענק הבירה לא קשור לזה. אני בוגר עיריית ירושלים. אני שואל על 66 הרשויות המקומיות.

מדברים כרגע בכלל הרשויות האחרות. הממוצע, יש כמובן למעלה ולמטה, עומד על כ-83 אחוזים. אמרת 150 רשויות. כמה רשויות זכאיות למענק, 150 או 190? 190. אז הכלל האחר עומד על 83 אחוזי מימוש וכאן על 89 אחרי ה-140. ברשותכם, שאלה. הפנייה הזאת היא פנייה מרוכזת שכוללת גם 140 מיליון שקלים מענקי איזון לרשויות הערביות ו-4 מיליון שקלים לוועד מתנחלי חברון ועוד 20 מיליון שקלים - - - מתיישבי חברון. לצורכי ביטחון של אותם ערבים. אנחנו נותנים כסף לערבים לתקוף. זאת הכותרת. אחר כך תפרשן. אתה רוצה את כל ה-140? 20 מיליון לצורך ביטחון. אתם יכולים לנהל את הוויכוח הזה בהתייעצות סיעתית ולא עכשיו? האם בפנייה המרוכזת הזאת יש יחד את ה-140 מיליון שקלים של מענקי האיזון לרשויות הערביות, 4 מיליון שקלים להתנחלויות בחברון, ו-20 מיליון שקלים - - - לצורכי ביטחון ביהודה ושומרון. להתנחלויות בגדה. ליישובים. אני רוצה תשובה. התשובה היא כן. אתה קורא את הפנייה. רציתי שהציבור ישמע. אנחנו צריכים לאבטח. אתם נותנים כסף למחבלים ואנחנו צריכים מישהו שיתמגן. לא זכור לי שהעברתי לך כסף.

אין לנו ברירה.

אני רוצה לשאול את איתן. ביקשתי אם אפשר לשלוח את רשימת היישובים, כל ה-190 ישובים, מתוכם ה-72 רשויות ערביות. כבר נשלח לוועדה. יופי. אני אשמח. אנחנו בטח נראה את זה במהלך הרביזיה. רשימה מפורטת? כל ישוב, כמה הוא מקבל?

שם רשימה מפורטת? לא. נתבקשנו לשלוח את כלל הרשימה של היישובים. אנחנו יודעים כמה מועצות יש. איתן, יש לכם את החישוב לפי הנוסחה?

אתם יכולים להעביר את זה? בשמחה. אני עושה את זה ב-לייב. תעבירו את זה למייל של ועדת הכספים וזה יופץ לחברי הכנסת.

איתן, אני מבין מדיונים שעלו במשרד הפנים, ואמרתם שזו גם החלטה של משרד האוצר, לתקצב את הרשויות הערביות מאחר שצריך לעשות תיקון. אני מסכים לכל. השאלה ואני בטוח שגם היא עלתה האם ביישובים במועצות האזוריות ביהודה ושומרון, האם שם לא צריך להעלות את המענק שאתם נותנים של 34 מיליון שקלים, מענק ביטחון? רציתי אז את זכות הדיבור. עכשיו כשאתה שואל, אני רוצה לדייק את מה שנאמר. יש החלטת ממשלה מענקים ביטחוניים ליהודה ושומרון שעומדים על 34.5 מיליון שקלים וכך זה כבר תקופה ארוכה מאוד. זו החלטת ממשלה. זה מה שמעין אמרה.

אחרי כן יש את התקציב הקואליציוני שהוא 24 מיליון שקלים 20 מיליון שקלים לטובת מענק ביטחוני למועצות אזוריות ועוד 4 מיליון שקלים לטובת ועד מקומי חברון. זאת אומרת, מבחינת מענקי הביטחון אתה מדבר על 34,5 ועוד 20, שזה פר אקסלנס מענק ביטחוני, כך שאתה כבר ב-55.5 מיליון שקלים. יש לך גם את התקציב לחברון ואל לנו לשכוח שיש במשרד הפנים גם תקציב בסיס ליהודה ושומרון. זאת אומרת, בתוך העולם של המענק הביטחוני למועצות אזוריות, למשרד הפנים כבר יהיה סכום של עוד 12 מיליון שקלים און טופ. אתה בעצמך אומר שיש את ה-24 מיליון שקלים שהם תקציב קואליציוני, מתוכם 4 מיליון שקלים ליישוב חברון. זה 24. זה 20 פלוס 4. כן. 20 פלוס 4 ליישוב חברון. אני שואל אותך, ואתה מסביר לנו שאלה 54 מיליון, האם לא הגיע הזמן את ה-24 מיליון הנוספים לשים בבסיס ולא צריך את זה בתקציב קואליציוני? ברשותך, אתה פורץ לדלת פתוחה. אני אשמח להפנות את אותה השאלה גם לנציגים שלנו במשרד האוצר. אני אומר את זה בחיוך בגלל שאנחנו השנה הגדלנו את הבסיס של המענקים הביטחוניים ליהודה ושומרון. זה קודם כל. רצינו יותר, קיבלנו פחות. אני יכול להגיד לך שזו עמדת המנכ"ל והשרה להגדיל את זה עוד יותר ואני מעדכן את אחינו, חברינו, באגף התקציבים שזה יידון. פעם קראו לזה מענק אוסלו. זה היה התקציב הקואליציוני. אנחנו חצי שעה דנים בפנייה הזאת. אני מבין הכול אבל יש כאן שאלות שלא קשורות לא לאיתן ולא לנציגים של האוצר. אני אומר לך שאני בעד לעצור את זה אחת ולתמיד ולהפסיק את המשחק הזה. השאלה האם זה צריך להיות בבסיס או לא צריך להיות בבסיס, זאת לא שאלה לאנשי המקצוע.

זו שאלה לקובעי המדיניות.

אנחנו חיכינו לבצלאל סמוטריץ'. רגע. השאלה שנשאלה הייתה פשוטה והיא האם לא הגיע הזמן לשים את זה בבסיס. בסופו של דבר גם קובעי המדיניות באים למשרד האוצר או לאותם פקידים ושואלים אותם האם זה צריך להיות בבסיס או לא צריך להיות בבסיס ואז מתחילים את הוויכוח. אגב, זה הוויכוח שלנו לדורות עם התקציבים שלנו. עכשיו אומר איתן שגם הם בדעה משרד הפנים בדעה שתקציב הביטחון יהיה - - - כן, אבל תקציב 2022-2021 כבר נקבע. תקציב 2023, עת נדון בו, נביא את זה. אני עכשיו לא יודע להכניס שום דבר לבסיס התקציב ואתה יודע את זה. לגבי החופים. יש כאן 5 מיליון שקלים עבור הסדרת הטיפול בחופי הרחצה. איזה חופי רחצה? על כמה זה פרוס? האם החופים הנפרדים בפנים? תן לי קצת פרטים על מה שקורה שם. משרד הפנים אמר שכן. משרד הפנים מתקצב כל שנה את כלל הרשויות בבעלותן רצועת חוף ים תיכון - לא כנרת שמתוקצבת בצורה נפרדת - למעט אצל רשויות איתנות. אנחנו מחלקים תקציב שהוא שוטף על פי תכנית עבודה שנוגעת בפיקוח, במצילים, בשכר, בניקיון, על בסיס נוסחה קריטריונאלית. כאן מדובר בתוספת תקציבית. כל שנה אנחנו מתקצבים כ-12 מיליון שקלים וכאן מדובר על תוספת של כ-5 מיליון שקלים. לגבי החופים הנפרדים שנמצאים, בכל הרשויות האלה אתם בודקים שגם החופים הנפרדים נמצאים בתקצוב הזה וכי הם מתוקצבים כמו שצריך? אני דיברתי עם רשויות וביקשתי מהן למשל לגבי פתיחת חופים נפרדים, הן היו מתחמקות ולא נותנות לנו לפתוח חוף נפרד. כשהיינו באים גם כשהיה חוף נפרד - והיינו מבקשים לטפל בו, היה צריך לעשות שמיניות באוויר כדי לדאוג להן לכסף עבור החוף הנפרד. החוף הנפרד באותה עיר, מבחינתם הוא תמיד איזשהו סוג ב'. השאלה אם יש לכם מנופים מתוך הכסף הזה ולהגיד להם שאם הם לא מחלקים גם לחוף הנפרד, לא תוכלו לשפץ או לתחזק את החוף הכללי. אנחנו משתדלים, וכך אנחנו נוהגים, לתת עצמאות לרשות המקומית לקבל את ההחלטה. אם אנחנו מקבלים שדר מסוים מהרשות המקומית או מחבר מועצה או מנציג ציבור או מאזרח שיש חוסר הגינות בחלוקה, זה נושא שאנחנו בודקים. זה משהו שלא חווינו מול הרשויות המקומיות. אנחנו כן מקבלים את תכניות העבודה ואנחנו רואים מה מתוכנן. אנחנו כן מוודאים אל מול מנהלי החופים ברשויות המקומיות שהכול מטופל, גם מבחינת מצילים וגם מבחינת ניקיון. זה כן דבר שחשוב לנו אבל אנחנו לא נוהגים בסוג של מערך של סנקציה או אנחנו דורשים א' ו לא ב'. אנחנו כן מאפשרים לרשות המקומית לקבל את ההחלטה בנושא הזה. לפני שאני מסיים, אני רוצה לומר לך תודה רבה. החזקנו אותך עכשיו עם השאלות מסיבה אחת פשוטה, כי ידעתי שטרחת ומהבוקר אתה מחכה לרגע הזה. לכן לא היה נעים לזרוק לך משהו קטן אלא הייתי חייב לשאול את כל

בצלאל, בעקבות המכתב שלך, לחלק מהשאלות שלך כבר ניתנו תשובות בוועדה אבל היות והיה חשוב לך להגיע, אז תשאל עוד פעם ונענה. יש מענקי איזון קיימים, יש נוסחת מענקי איזון, מענקי איזון תמיד נועדו לצמצם פערים והם ניתנים לרשויות שזקוקות להם בהתאם לקריטריונים. קודם כל, להבין מה ההצדקה לאיזשהו קריטריון חדש. לי נראה שזאת קצת גזענות לדבר על ערבים. ערבים, אז מגיע להם. בסוף יש מאפיינים כלכליים ויש גם מדדים סוציו-אקונומיים, יש דירוג של אופן הניהול התקציבי של כל רשות. קודם כל, להבין מה בדיוק ההצדקה לתקנה החדשה. האם זאת באמת תקנה חדשה או שזה הולך לאותה תקנה של מענקי איזון? האם משנים את הנוסחה של מענקי האיזון, מה שאולי יביא אחר כך לפגיעה ברשויות אחרות שלי הנוסחה הנוכחית מגיע להן. התשובה היא לא. אני אתן לאיתן לענות לך. אני אשאל את כל השאלות. אני מניח שהוא יענה על הכול. מה הקריטריונים? עדיין לא נשלחה אלינו רשימת המועצות המקומיות. היא צריכה להישלח עכשיו. השאלה גם מה הקריטריונים. אני מניח שבמדינת חוק דמוקרטית מתוקנת אי אפשר לקחת רשימה ולהחליט במי יחפוץ המלך ביקרו ולמי נותנים ואיזה סכום.

מה הקריטריון שעל בסיסו נקבעו הסכומים האלה? האם חלק מן הרשויות האלה נמצאות בתכניות הבראה? השאלה החשובה ביותר בעיני היא מה הרשויות הולכות לעשות עם הכסף ומה הם מנגנוני הפיקוח והבקרה שלנו שהכסף הזה לא מגיע אחר כך לפשיעה ולטרור. עיינו ערך משטרת אל חריסה בכפר קאסם, אותה משטרת דת אלימה שהיא זכיינית של הרשות המקומית ומתוקצבת מכספי הרשות המקומית ואנחנו יודעים שזה עובד כך לא ברשות אחת ולא בשתיים וזה מטריד מאוד. איתן, אני מבקש תשובה לקונית לשאלות ששאל חבר הכנסת סמוטריץ' כי על חלק מהדברים כבר ענית כאן אבל יש פה גם שאלות חדשות. קודם כל, משרד הפנים מתקצב לא מעט החלטות ממשלה ובלא מעט מהחלטות הממשלה יש תקציב לשוטף. זאת אומרת, עוטף עזה, מענקי יהודה ושומרון, ירוחם. כאן מדובר על תכנית חומש לחברה הערבית, לחברה הדרוזית בגולן, לחברה הדרוזית בגליל. יש תגבור לתקציב השוטף של הרשויות המקומיות וכך גם כאן. אבל ביהודה ושומרון זה ממש לא המצב.

המענקים הביטחוניים, אתם דרשתם טבלאות מסודרות בדיוק של הוצאות הביטחון של כל רשות ולפי זה קבעתם את זה. היו כאן מדדים של גודל הרשות, מספר היישובים, רמת האיום והסיווג שלה, מרכיבי המענה. לא נתתם כסף לשוטף ויאללה, לכו תקנו בזה קרטיבים.

זו שאלה מאוחרת יותר. אני אגיע גם אליה. רק להגיד שהנושא הזה של תגבור תקציב שוטף לקבוצת אוכלוסייה, הוא לא חדש. משהו שצוין כאן ואני אציין אותו שוב. אנחנו לקחנו את נוסחת מענק האיזון הקיימת, את מה שמקבלות הרשויות על פי הנוסחה הקיימת וחילקנו את ה-140 מיליון שקלים. בלי מקדמי העדפה, בלי קריטריונים נוספים, בלי תנאי סף, לקחנו את מה שביצענו ב-2015 וב-2016, אותה שיטה, השתמשנו עכשיו לתקציב המדובר. אותו הדבר. לא שינינו כלום. זה לא יפגע באף אחד. לא שינינו אף נוסחת על, אף נוסחה אחרת לטובת הסוגיה הזאת. אז למה אתם אומרים שזה 140 מיליון שקלים לרשויות הערביות? אם זרקת את זה לתוך התקנה של מענקי האיזון, זה מתחלק לכל הרשויות. לא עשיתי את זה. החלטת הממשלה דורשת שזה ייכנס לתוך תקנה ייעודית וכך זה מבוצע. זה לא דרך תקנת המענק אלא אך ורק החלתי את הנוסחה שעובדת ושאין עליה מחלוקות תוספתיות מאשר אלו המוכרות לנו והחלתי אותה על הכסף. זאת אומרת שהרשויות הערביות יקבלו עכשיו פעמיים מענק איזון, פעם אחת מתקנת האיזון ופעם שנייה מהתקנה הזאת. הן יקבלו את מענק האיזון שלהן ויקבלו תקציב נוסף לתגבור תקציבן השוטף. שהוא בנוי על אותה נוסחה. בגלל הגירעון המצטבר. אם כן, למה זה לא כפל תמיכות? הרי לתת לאותה מטרה משני מקורות, זה אסור לפי חוק התקציב. חוק יסודות התקציב, סעיף 3(א). אבל זה לא סעיף 3(א).

התשובה היא שגם עם התקציב הזה וגם אם היו משלשים את התקציב הזה, לא היית מגיע לתמיכה המלאה של מודל מענק האיזון. כל הרשויות כיום מקבלות פחות מ-90 אחוזים. יותר מזה. התקציב הזה ואמר את זה איתן הייתה כבר החלטת ממשלה דומה בשנים הקודמות, שם היה כסף תוספתי בדיוק באותה נוסחה. אם כן, לא משנים כאן כלום. לא מחדשים כאן כלום. אבל אז המשמעות היא שזה לא צמצום פערים. זאת סתירה מיני ובי.

לוקחים כסף ומוסיפים. תהיה אתי רגע. אם אתה אומר לי שמחילים את אותה נוסחה של מענק האיזון, הרי מענק האיזון הוא סוג של צמצום פערים. זאת הנוסחה. הנוסחה לוקחת פרמטרים ובסוף מדרגת את הרשויות.

יש גם מרכיבי איתנות כי אנחנו לא רוצים לזרוק כסף למקומות שסתם ילך לפח, אבל בסוף מענק האיזון נותן לרשויות החלשות יותר. אם אתה רוצה באמת לצמצם פערים, תזרוק את הכסף לתקנה הרגילה. לא תזרוק אלא תשים אותו בתקנה הרגילה של מענק האיזון,

זה לא כולם אלא כל מי שצריך. הרי אם יש רשות יהודית מאוד מאוד חלשה, למה היא צריכה לקבל פחות ממה שמקבלת רשות ערבית יותר חזקה ממנה שהייתה מדורגת נמוך יותר בנוסחה של מענק האיזון? ככלל, כאשר הממשלה מקבלת החלטה של עדיפות לאומית, היא מזהה שיש מקום לייחד איזשהו אזור,

כל קבוצה על סמך קריטריונים מסוימים ולתת לה סיוע ביתר. תסבירו את הרציונל כאשר מדובר על ערבים. כאשר מדובר על עוטף עזה, הוצאות הביטחון כי הם ליד עזה והם חוטפים טילים. כאשר מדובר על יהודה ושומרון, כמו שאמרתי, זה יותר הוצאות. אני מציעה לקרוא את כל דברי ההסבר של העדיפות הלאומית לחברה הערבית והם יסבירו לך באילו דרכים מייחדים את החברה הערבית. מבינים שיש להם קריטריונים שמייחדים אותם ומקשים עליהם יותר בהתנהלות, בצמצום פערים, בהזדמנויות תעסוקה, בהכנסות לרשויות המקומיות ועוד ועוד. באופן כללי, כאשר יש החלטת ממשלה של עדיפות לאומית, המשמעות היא שלא מסייעים לכל הרשויות בעלות אותם קריטריונים אלא למרות שיש עוד רשויות בסוציו אקונומי 1 או 2, מסייעים רק לרשויות הערביות שנמצאות בסוציו אקונומי 1. האם יש כאן עניין של אפליה? זאת המשמעות של עדיפות לאומית. זאת הפרורוגטיבה של הממשלה בהקשר הזה. לכן אתה לוקח את הרשויות הערביות ואתה מצמצם בתוך הקבוצה הזאת שכבר הבנת שאתה נדרש לתת לה משאבים מיוחדים, כך הממשלה החליטה אתה נותן, בתוך הקבוצה הזאת אתה מצמצם את הפערים ביניהן ובין כלפי כלל הרשויות האחרות. אם תרצה, נוכל לעבור על כל הפירוט של ההסבר המקצועי לפרק העדיפות הלאומית.

אני רוצה להסביר לך את הכשל האינהרנטי שבטיעון. קשר לוגי. שוויון הוא שוויון רלוונטי וזה בסדר גמור, זה יחס שווה לשווים ויחס שונה לשונים. מותר לתעדף על בסיס שונו ת רלוונטית. אם הייתם אומרים שיש לכם כאן קריטריונים אחרים שהם רלוונטיים לשונות של החברה הערבית, והחברה ערבית, לשיטתכם, סובלת מחסכים בתחומים מסוימים ובחסכים האלה אתם הולכים לטפל ואותם אתם הולכים לתקצב. אבל אז הקריטריונים צריכים להיות רלוונטיים. כשאת אומרת שאת לוקחת את הקריטריונים של מענקי האיזון, בקריטריונים של מענקי האיזון החברה הערבית לא מקבלת יותר ולא מקבלת פחות. אם נמדוד את החברה הערבית אל מול החברה היהודית, קחי שתי רשויות אחת מול השנייה על בסיס הקריטריונים של מענק האיזון אין חולשה עודפת של הרשויות הערביות כי אם אן, הן ממילא היו מקבלות בתוך הנוסחה של מענקי האיזון תקציב עודף. הרשויות החרדיות יש להן סוציו 1, 2. חבר הכנסת סמוטריץ', ההנחה הזאת לא נכונה. יש גירעון ולכן נתנו להם 140 מיליון שקלים. אנחנו נגיד את זה גם לגבי הרשויות החרדיות ולא נתנו להן. נניח שהיית אומר שבחברה הערבית קטיגורית יש פחות שטחי תעשייה ומסחר, פחות הכנסות מארנונה.

עכשיו לוקחים תקנה ונותנים שיפוי לרשויות הערביות בגלל שיש להן פחות שטחי מסחר. אז הקריטריונים הם לא קריטריונים של מענקי איזון. לוקחים את הרשויות הערביות, בודקים את שטחי המסחר בכל אחת מהן, בודק קריטריונים שמתאימים. כמה פעמים מתחנו ביקורת על הנוסחה?

הנוסחה והשיטה התקבעה בהחלטת ממשלה. זה לא אומר שהיא נכונה. יכול להיות שהיא לא נכונה. אנחנו בכנסת. תפקידנו לפקח. תפקידנו בכנסת הוא לוודא שקודם כל הקריטריונים הם

מי טוען שהם לא שוויוניים? לטענתך.

ראית את הקריטריונים? הוא אמר לי עכשיו. זה מחולק לפי מענקי איזון. אין תעדוף בפנים.

אני בטוח שאתה תסכים אתי, תקשיב רגע.

חייבת להיות הלימה, חייב להיות איזשהו קשר בין האמצעי שאתה נוקט בו לבין התכלית שאתה רוצה להשיג באמצעותו והיא זו שמצדיקה את האפליה. אגב, זאת לא אפליה כי אם שוויון הוא שוויון רלוונטי, ואני הולך עכשיו לתת שיפוי לאיזושהי רשות או לאיזשהו סקטור שסובל מחסרון מסוים, אז זאת לא אפליה, אבל בתנאי שיש קשר רציונלי בין האמצעי שבו אני נוקט, הקריטריון שעל פיו אני נותן את הכסף לבין המקומות בהם זיהיתי את החולשה אותה אני רוצה לשפות. אם אתה אומר לי שלקחת את הקריטריונים של מענק האיזון, בקריטריונים שמרכיבים את הנוסחה של מענק האיזון אין שום קשר לשאלה אם מדובר ביישוב יהודי או בישוב ערבי. אתה פשוט לוקח כסף וזורק אותו ליישובים הערביים. לא רצית לעשות עבודה קשה להבין ביישובים הערביים היכן באמת הבעיות הקשות והיכן צריך לטפל, אמרת אני אקח קריטריון מעולם אחר שרלוונטי לבעיות אחרות לתחומים אחרים ואני אזרוק את אותם קריטריונים כאן כדי לא לעבוד קשה ואז הכסף מגיע לאן שהוא מגיע. מעין עונה ואחר כך אנחנו עוברים להצבעה. שאלתי האם יש רשויות - בהן יש תכניות הבראה מתוך הרשויות שמקבלות. גם לא קיבלנו את הרשימה. למה לא לחכות עד שנקבל את הרשימה? אנחנו נקבל את הרשימה מקסימום לקראת הרביזיה אלא אם כן לא תגישו רביזיה,

אני אענה בשני רבדים לטיעונים של חבר הכנסת סמוטריץ'. דבר ראשון, כשאנחנו מתייחסים לפערים שיש בין הרשויות הערביות לרשויות היהודיות, יש הרבה מאוד נקודות של חוסר בשוויון הזדמנויות וביניהן גם הזדמנויות שניתנות על ידי שירותים שניתנים על ידי הרשויות המקומיות. אני אתן דוגמה אחת. יותר קשה למצוא עובדים סוציאליים ועובדות סוציאליות שמוכנים להגיע לחברה הערבית לעבוד שם ולכן אנחנו רואים בין היתר הוצאות יותר נמוכות בתחום הרווחה. אז תעשי תקנה שאומרת שהשכר של עובדים סוציאליים שיבואו לעבוד ברשויות ערביות יהיה גבוה יותר, פי אחד וחצי ונעודד אנשים יבואו לעבוד שם. אני טוען שאין קשר. לא סיימתי את התשובה. אתם זורקים כסף פוליטי, סוג של שוחד לרע"מ כי זה מה שהיא דרשה כי אחרת אין קואליציה. אין שום קשר בין איך שאתם זורקים את הכסף הזה לבין הבעיות האמיתיות בחברה הערבית שכולנו רוצים לטפל בהן ואין על זה ויכוח. אני רק לא רוצה שתשלמו שוחד פוליטי. אני רוצה שתטפל באמת בבעיות שיש בחברה הערבית. נתת עכשיו דוגמה שמסבירה למה האופן שבו אתם מחלקים את הכסף,

תני עוד לרשות, היא תעסיק עוד מועצת אל חריסה, תממן עוד עצרת נגד מדינת ישראל, תעסיק עוד מורים קיצוניים שאחר כך עולים לרגל לשייח' ראיד סאלח בשבוע שעבר, בתי ספר שממומנים על ידי המדינה. תזהי את הבעיות ותשימי כסף כדי לפתור את הבעיות ואל תזרקי כסף לראשי רשויות שעושים אתו אחר כך מה שהם רוצים, וגם מעבירים אותו לפשע ולטרור. נותנים כסף מזומן לרשויות בלי שום קשר. השאלה לגבי תכניות הבראה.

לגבי תכניות הבראה. כמובן שיש רשויות ערביות שנמצאות בתכניות הבראה. אני בטוחה שברשימה שאיתן מעביר, הוא יכול גם להעביר סימן שמייחד את הרשויות שנמצאות בתכניות הבראה. אני כן אוסיף עוד נקודה. מעבר לדוגמה על העובדים הסוציאליים והעובדות הסוציאליות,

כאשר לעובד סוציאלי יש תיקים יותר קשים, אז יותר קשה לו וכשאתה מצליח לשים יותר עובדים סוציאליים, וגם בזה ההחלטה טיפלה, אתה מקל עליהם לעשות את העבודה שלהם. אני שמחה להגיד שיש הרבה עבודה מקצועית מאחורי התכנית הזאת וזו רק דוגמה אחת. מצוין. הרשויות החרדית נמצאות פחות או יותר באותו מצב. יש החלטת ממשלה כזאת. הייתה החלטת ממשלה בעבר? אני שואל שאלה. אני הייתי שואל את היועץ המשפטי של משרד

תקצוב פעילות הרפורמה של נפש אחת למחצה, אבטחת ירושלים וכן הגדלה של סל הבריאות ככל שיש שאלות, נשמח לתת תשובות מפורטות. אושר כאן תקציב לפני חודשיים. אני פשוט לא מצליח להבין. הרי כל מה שכתוב כאן, ידעתם בזמן התקציב. אלה אפילו לא הפניות עליהן דיברנו בבוקר שאם ההתחייבות יצאה בשנת 2020 ואתה רוצה שהיא תירשם כך, אתה מעביר את זה כעודפים. אתה מבין? מיליארד וחצי שקלים, זה לא 10 מיליון,

לא הערכתי נכון. לא ידעת שאתה צריך כסף לביטוח הלאומי? אני אסביר. במהלך שנת 2021, גם בליל אישור התקציב בממשלה וגם בעת הגשת התקציב לכנסת, היה ידוע והיו החלטות בנוגע לתקצוב של פעולות מסוימות והממשלה הצביעה על מקור לצורך הדבר הזה. המקור שהממשלה הצביעה עליו לצורך הדבר הזה הוא מקיצוץ העודפים שהיו למשרדי הממשלה בשנת 2020. למעשה הפנייה הזאת מיישמת את החלטות הממשלה כפי שהגשנו גם לוועדה. למה ההחלטה לא נכנסה לתקציב בין הקריאה הראשונה לשנייה והשלישית? הרי עשו כאן תיקונים. התקצוב הזה הוא כחלק מעודפי התקציב. הממשלה קיבלה מספר החלטות, כולן הוגשו יחד עם הפנייה הזאת, וההחלטות האלה קבעו שמתוך העודפים של משרדי הממשלה יפנו לפעילות ספציפית. מתוך העודפים של 2020?

של 2020. למה לא עשיתם את זה בלוח התיקונים כאן בלילה שהצבענו על זה בוועדה? היו כאן לוחות תיקונים. הפרקטיקה הנהוגה ביחד עם הוועדה היא שאנחנו מגישים את זה באופן שקוף ומלא לוועדה כפנייה תקציבית נפרדת ולא מטמיעים את זה בתוך התקציב הרגיל. משרד ראש הממשלה, אתה לוקח כאן 116 מיליון.

המשרד לביטחון פנים, אתה לוקח 52 מיליון. היום עשינו העברות למשרד לביטחון פנים על דברים שהיו חסרים להם. נתנו להם כסף ביד אחת לשכר שוטרים ולגמלאות.

אבל זה היה בהעברות תקציביות לשנת 2021. אלה עודפים של השנה הקודמת, של שנת 2020. אתה הסברת שאם אתה לא מעביר לו את העודף, הוא צורך מהשוטף שלו. לסדר הטוב. מה שמובא כאן לפנינו, זו החלטה לעשות קיצוץ רוחבי על עודפים עבור שנת 2020 בהסכמת כל המשרדים כמובן והממשלה ולהקצות את הכספים למקומות אחרים.

המקור לאותן החלטות הן בעצם פלט עודפים. אני מבין אבל כמו שאתה הסברת לי הבוקר, בסוף זה סוג של משחק מלים

שהעודף הוא עודף מחויב. המשרד ב-2020 כבר התחייב. כשאתה מקצץ עכשיו במשרד החינוך כמעט 458 מיליון שקלים, זה כסף שעל ההתחייבויות שמשרד החינוך נתן בגינו ב-2020, הוא כבר שילם.

הוא שילם מהשוטף. זאת אומרת, אתה מקצץ בשוטף של משרד החינוך ב-2021. שמסתיימת עוד מעט ואחרי שבוצעו כל יכולות הביצוע של אותם המשרדים, ולכן זה מובא עכשיו. אני שואל אותך למה לא עשית את זה בלוח התיקונים שעשינו בלילה של התקציב. כי לא יכולת להביא אז את פלט כמקור. זאת הסיבה. בטח שיכולת להביא כמקור. לא היית צריך להציג את זה כ-פלט. אתה אומר שזה התקבל כהחלטת ממשלה עוד לפני התקציב. יכולת גם בתקציב של 2020, ואם אתה רוצה לקצץ בעודפים, היית מוריד ב-2021. אם אתה מציג את זה עכשיו כקיצוץ בעודפים, שוב, המשרד צריך לשלם את ההתחייבויות שלו ב-2020 כי הוא התחייב כבר והוא לא יכול להגיד שהוא עכשיו נותן חצי מיליארד פחות,

המשמעות היא שהוא צריך להתייעל או לקצץ מ-2021. אז למה אתה לא נותן לו קיצוץ של חצי מיליארד שקלים בתקציב ב-2021 ומעביר את זה למטרות שאתה רוצה? זאת שאלה טכנית. לא טכנית.

היא עושה צחוק מחוק התקציב. אני דווקא לא מסכים. ברמה המהותית נכון לשקף את הדברים האלה לכנסת ונכון לשים את הדברים כאן על השולחן באופן גלוי. גם בלוח תיקונים אתה עושה את זה. לוח תיקונים מסביר לנו בדיוק מאיפה אתה מוריד ולמה אתה לוקח.

כאן אתה משקף באופן מפורט מה הממשלה החליטה לקחת תקציבים - באופן רוחבי. אבל הוא לא רוחבי. זה לא רוחבי כי אם משרד החינוך מקצץ חצי מיליארד שקלים ומשרד התחבורה למשל מקצץ 12 מיליון שקלים? זה באופן פרופורציונאלי לעודפי התקציב שנותרו בשנת 2020. זה מצורף להחלטה. הבנתי אבל המילה קיצוץ בעודפים היא פיקציה כי ההתחייבויות האלה שולמו. בסוף משרד החינוך ב-2021, יש לו פחות חצי מיליארד שקלים לשלם. האם אפשר לקבל פירוט מאיפה קיצץ משרד החינוך חצי מיליארד שקלים?

לא משהו בשוליים, 12 מיליון שזרקו מאיזושהי תכנית לא רלוונטית. חצי מיליארד שקלים זה המון כסף. אי מזכיר לך שתקציב משרד החינוך ברובו הגדול - לא זוכר אם אלה 90 אחוזים או משהו כזה אי אפשר לגעת בו כי אלה הסכמי שכר. בסוף נשארים לך שם 10 מיליארד שקלים ואפילו פחות מזה, שמונה מיליארד וגם הסכום הזה מקובע כי מדובר בבינוי והתחייבויות. מאיפה לקח משרד החינוך חצי מיליארד שקלים ב-2021,

זה שאתה קורא לזה עודפים, את ההתחייבויות שלו ב-2020 הוא כבר שילם. תסבירו בבקשה מאיפה משרד החינוך קיצץ חצי מיליארד שקלים ב-2021. הממשלה קיבלה החלטות בנושא הזה ובהתאם לכך משרד החינוך ביצע את ההתאמות הנדרשות. אני לא ארד אתך לקטנות. בשיכון קיצצתם 6 מיליון, אני לא רב אתך על זה. חצי מיליארד שקלים אדוניו היושב ראש, קיצוץ במשרד החינוך, מותר לנו לדעת מאיפה קוצץ הסכום הזה. אני לא חושב שיש צבע לכסף הזה. אין דבר כזה אין צבע. בסוף משרד החינוך אומר שהוא צריך להוריד בתקנה הזאת, בתקנה הזאת, בתקנה הזאת והוא צריך לארגן חצי מיליארד שקלים. הייתי שר עשרה חודשים ואני יודע. גם אני עברתי פלט. זאת קריעת ים סוף. אתה נכנס למשרד ואומרים לך שאתה צריך להביא עכשיו איקס כסף, אתה הופך עולמות. בדרך כלל אין רזרבות במשרדים אלא להיפך, המשרדים בגירעונות. אני לא אתווכח עם הטענה שזאת פרקטיקה מורכבת. עזוב את הפרקטיקה. גמרתי לריב אתך על זה. אגב, גם משרד הרווחה. תקשיבו איזה משרדים. באמת, אני לא רב אתך על שישה מיליון שקלים במשרד השיכון, אני לא רב אתך אפילו על 19 מיליון במשרד האנרגיה. יש לך כאן חצי מיליארד במשרד החינוך, יש לך פה 135 מיליון שקלים במשרד הרווחה, יש לך פה 50 מיליון במשרד העלייה והקליטה. המשרדים הכי חברתיים והכי חשובים,

הכי דלי תקציב. גם משרד החינוך בתקציב גמיש הוא הכי דל תקציב שיש. מאיפה לקחתם 135 מיליון שקלים במשרד הרווחה? למי אתם לא נותנים כסף?

הורדתם ביטחון תזונתי? העלו את הביטחון התזונתי. אז אני מבקש לדעת מאיפה הכסף. אני חושב שלגיטימי שנדע לגבי הסכומים הגדולים. אני לא הולך לשבת אתך כל הלילה כאן, אבל בסכומים הגדולים, אלה גם לא משרדים גדולים, אלה לא משרדים עתירי תקציב. כשאתה לוקח חצי מיליארד או כשאתה לוקח 135 מיליון שקלים ממשרד הרווחה, מישהו נפגע. תסבירו. בצלאל, אני חושב שאתה לא מסתכל על זה נכון. תאיר את עיניי. במקרה הזה לכסף אין ייעוד ספציפי לתכנית כזו או אחרת במשרד כה או אחר. בסופו של דבר כאשר עושים פלט על עודפים, פשוט מקצצים את כל העודפים. סיכמנו שאלה לא עודפים כי העודפים האלה שולמו. הייתי מנכ"ל משרד ואני יודע מה זה. בסופו של דבר אתה מעריך את יכולות הביצוע שלך ויכולות המימוש שלך בשנה הנוכחית. כשאתה נמצא בסוף השנה, אתה כבר יודע איפה תממש ואיפה לא תממש. מה לא מומש? אנחנו מבקשים לעת איפה לא מומש. אני חושב שלבוא למשרד הרווחה ולומר לו היכן הוא לא מימש אגב, הוא צריך לקבל על הראש על זה. אם משרד כמו משרד הרווחה שהכספים שלו הם הכספים שמגיעים לאנשים הכי חלשים בחברה במדינת ישראל, אם הוא לא הצליח לממש 135 מיליון שקלים מתקציבו זאת בעיה רצינית מאוד ולכן בוא תגיד לי איפה לא הצלחת לממש. למי לא העברת כסף שהיית צריך להעביר. זה לא למי לא העברת כסף. אלכס,

אתה היית מנכ"ל משרד הקליטה. 50 מיליון שקלים במשרד הקליטה, זה סכום גדול מאוד. אל תדבר אתי על משרד הקליטה. היית מנכ"ל המשרד. זה פצע כואב. התקציבים של משרד הקליטה, זה פצע כואב. אתה מבין מצוין ש-50 מיליון שקלים שלא מומשו בתקציב משרד הקליטה,

אבל בעודפים זה סיפור קטן.

זה בעודפים.

העודפים הם עודפים מחויבים - - - הסברתי לך את זה בבוקר. אתה מסביר לי בחזרה? אתה סותר את עצמך עכשיו. עודף. מחויב, זה אומר שההתחייבות יצאה והיא תשולם. נכון. כבר שולמה. או שהיא גם נפרסת לשנה קדימה. גם זה יכול להיות. זאת אומרת שהקיצוץ עכשיו הוא ב-2021. זאת אומרת שיש כסף אני מסכים אתך, עומדים בסוף דצמבר, המשרד כבר יודע מאיפה הוא יכול לקצץ,

אני חושב שלשאול את משרד הרווחה איזה תקציבים שהיית צריך להעביר לשכבות החלשות לא העברת בסכום של 136 מיליון שקלים, זה המון כסף. לבוא למשרד החינוך בזמן הקורונה ולשאול איזה חצי מיליארד שקלים מיותרים.

אם למשרד החינוך יש כסף מיותר, יש לי המון שימושים טובים לעשות בו.

אם משרד החינוך אומר בסוף שנה כל כך קשה של קורונה ואומר שאין לו בעיה, קחו חצי מיליארד שקלים, הוא הרי לא הוריד בשכר מורים, הוא כנראה גם לא הוריד בתקציבי בינוי שהוא התחייב להם. אני רוצה לדעת מאיפה הוא הוריד את הכסף. בדיוק כמו שאתה מציע, זה מה שלמעשה הממשלה עושה. היא מצביעה על כך שיש פעילויות שחשובות לה והיא רוצה להקדיש להן. תרימו טלפון למשה שגיא שישלח לנו את טבלת האקסל. גם במשרד הרווחה אותו סיפור. שנראה באיזה תקנות הוא קיצץ עכשיו חצי מיליארד שקלים במשרד החינוך. עוד לא דיברתי על השימושים. בוא נדבר על השימושים.

אפשר תוך כדי גם לבקש את זה. אפשר לבקש את זה אבל אומר לך כאן משרד האוצר שבמקרה הזה זה פלט. הוא לא יודע מאיפה זה ירד? בסוף התקציב של המשרד בנוי מתכניות ותקנות. ה-פלט הוא משהו בנפרד. ברגע שמקצצים את ה-פלט, בכלל לא נוגעים בו עכשיו, אף אחד לא יודע לתת לך אקסל .

לפרוטוקול, אתה טועה.

הוא פלט ביחס לכל משרדי הממשלה. אומרים למשל למשרד התחבורה שהוא צריך לתת 20 מיליון שקלים, מאיפה הוא מביא זה עניין שלו. הסברנו כבר שזה לא באמת על העודפים כי זה לא באמת על ההתחייבויות הקודמות. אני רוצה לדעת בסדרי העדיפויות של משרד החינוך מאיפה קיצצו חצי מיליארד שקלים. אותו הדבר לגבי משרד הרווחה. אני רוצה שנעבור לשימושים. יש לכם שאלות לגבי השימושים? קח את המשרד לביטחון פנים. עשית היום העברה של פנייה תקציבית ל-2021 במשרד לביטחון פנים כי אמרת שיש דברים שהיו חסרים לו כסף ב-2021. עכשיו אתה לוקח לו 52 מיליון שקלים ביד השנייה. זאת פיקציה. יש לכם שאלות על שימושים? אני רוצה לדעת לגבי ה-150 מיליון שקלים, מענקי איזון. איזו תכנית? 1-81103. לכאורה זה מה שהעברנו עכשיו.

לקחו כסף פה ושמו פה. זה המקור התקציבי. אלה השימושים עכשיו. ה-150 מיליון האלה, זאת השלמה למענק האיזון שיעמוד על 3.3 מיליארד שקלים. זה לכלל הרשויות. לכלל הרשויות. 194 רשויות.

לפי איזו נוסחה? הנוסחה הרגילה של מענק האיזון. חלק ממנה הוא כמובן בהתאם למענק מותנה שזה תלוי בעמידה באבני דרך של רשויות מקומיות. אני שואל כמה הלכו למענקי האיזון, להגדלת ה-83 אחוזים שדיברנו עליהם קודם?

זה הלך לכלל הרשויות. כמה הלך לרשויות אחרות כמו מענקי שר?

ה-150 האלה הולכים למענק איזון הכללי. הם משלימים את מענק האיזון מ-3.150 ל-3.3 מיליארד. ה-147, למה זה משלים? על כמה עומד השנה מענק הבירה? מענק הבירה עומד על 882 מיליון שקלים. בנוסף לזה עיריית ירושלים מקבלת עוד מענק של 30 מיליון שקלים בהמשך לפעולות של טיוב כוח האדם וייעול ההוצאות. ה-147 זה מעבר ל-882? זה מה שמשלים ל-882. ה-882 קיים ממשאיות הזבל אצל כחלון.

765 מיליון שקלים, זה התקציב שכאשר יצאנו לשנת תקציב המשכי, זה היה התקציב שתוקצב בבסיס. צריך לומר שמענק הבירה גדל בין השנים ועל כן לא ניתן היה לצפות מראש. גם ב-2020 הוא היה כך.

ב-2020 הוא עמד על 822 מיליון שקלים. להזכירך, לא בנינו את התקציב ההמשכי על בסיס 2020 אלא על בסיס 2019. ואז הוא עמד על כמה? 765 מיליון שקלים. זאת אומרת, אז היה קיצוץ ממה היה קודם. הוא עמד על 765 מיליון שקלים ואז הוספנו לזה. על כמה יעמוד התקציב של אבטחת מזרח ירושלים אחרי התוספת של ה-45? כמה יש לנו בסעיף? אני אתייחס. משרד הבינוי והשיכון. בסיס התקציב נמצא בחסר וההעברה הזו משמשת למכרז לשנה שלמה, בשנת 2022. לא. זה ה-100 מיליון. בשנת 2022 בסיס התקציב הוא בערך 33 מיליון. אתה מוסיף כאן 45 מיליון ל-2021-2020 ויש לך הרשאה להתחייב של 100 מיליון ל-2022. אני מדבר אתך עכשיו על 2021. כמה כסף יהיה לך אחרי התוספת הזאת ב-2021? כמה היום הבסיס ל-2021? הבסיס של 2021 הוא 30 ומשהו מיליון והייתה לו תוספת. ב-2022 הבסיס הוא 33 מיליון. זה בערך הבסיס. אז אתה מוסיף עוד 100. אני מוסיף עוד 100 כי העלות השנתית שלי היא בערך 100. אז זה 130. לא.

ה-100 הם בהרשאה. הם בהרשאה כי אני יוצא למכרז ואני צריך לעשות היום התקשרות לשנה עם אדם שמגייס את האנשים ואני עושה את ההתקשרות הזאת בהרשאה ואחר כך משלם לו בהתאם לביצוע כל חודש במזומן. אתה בונה לעצמך מסגרת של 130 ל-2022. לא 130. 100 מיליון בהרשאה והתקשרות, והמזומן משמש לתשלומים. הבנתי. אתה מעריך שהמסגרת תהיה 100. תגיד לי רק מה סכום הטוטל שאתה מגיע אליו ב-2021. היה 30. כמה הייתה תוספת? ועו 45. ב-2021, בסוף היה ביצוע של 85-80 מיליון,

הביצוע הוא נמוך יחסית כי היה לנו מכרז ישן עם שכר נמוך. למיטב ידיעתי יש חוסר במאבטחים. היה חוסר במאבטחים והייתה לנו בעיה רצינית. מה עם התכנית ששוכבת בארון כבר הרבה מאוד זמן לבניית מערכת טכנולוגית? בנינו מערכת טכנולוגית וצמצמנו במידה מסוימת את האבטחה. סיכמנו את זה עם האוצר. בנינו מערכת טכנולוגית בשנת 2020 ו-2021, צמצמנו בחלק מהמקומות מאבטחים ובמקרה הזה התקציב הזה משקף יותר עליית שכר בהשוואה למכרז שהיה ב-2016. למה בשכונת שמעון הצדיק אין אבטחה? אלה היבטים פרטניים. זה לא ברמה של התקציב. זאת שאלה של כסף. האבטחה מתואמת עם המשטרה והבטחה שלנו נמצאת בעיר דוד, בעיר העתיקה ובהר הזיתים. בכפר התימנים. בכפר התימנים.

למה אין בשכונת שמעון הצדיק? כולנו רואים כל יום התפרעויות והצתות רכבים? זה יכול להיות פרטני, שצריך בהתאם להגדרה של המתודולוגיה של האבטחה לתאם את זה מל המשטרה שמנחה את משרדי הממשלה.

גם זאת הנחיה של המשטרה?

זאת פונקציה של כסף. אני יודע שעבר דובר על זה ואתם אמרתם שאין לכם תקציב. הנביאים הקטנה ושמעון הצדיק. אני לא יכול להגיד לך ברמה הפרטנית של שכונה כאן ושכונה שם. אם אתה יכול בבקשה לבדוק כי אני זוכר עת העלינו את זה בעבר אמרו לנו שאין כסף. בסוף אם רוצים לפתוח עוד מוקד, צריך עוד כסף. שכונת שמעון הצדיק והנביאים הקטנה. זאת אומרת שכונה משני הצדדים של כביש מספר 1. כביש מספר 1 הוא לא במסגרת האבטחה. זאת אותה שכונה משני הצדדים, לצערנו עדיין בלב שכונה ערבית. אני אסביר. כדי לאבטח גם בכביש מספר 1 בשני הצדדים, היכן שהיו האירועים של שמעון הצדיק, זה בעצם אירוע חדש שאנחנו צריכים לתקצב אותו מחדש. זה לא היה בשנים קודמות. זה עניין של שינוי מדיניות. זה לא שינוי מדיניות. זה לא עניין של כסף. זאת החלטה איפה מאבטחים ואיפה לא. אני אומר לך שזה עניין של כסף. הרי אין הבדל באמת בין כפר השילוח לבין שכונת שמעון הצדיק. שניהם התיישבות יהודית שלצערנו הרב עדיין יושבת בלב התיישבות ערבית וסובלת מאתגרים ביטחוניים מאוד מסוכנים. אני מזכיר שלפני שבועיים היה שם פיגוע דקירה. אנחנו מבקשים שם אבטחה ואומרים לנו שאין כסף. ממי אתה מבקש אבטחה? אנחנו שואלים את משרד השיכון. הוא זה שאחראי על האבטחה שם. אמרו לנו שאין כסף. זאת החלטת מדיניות. לא החלטת כסף. תמיד זה כך. כל דבר זאת מדיניות. החלטה להקצות כסף למטרה מסוימת. המוסד לביטוח לאומי, אני רואה כאן תקציב של מיליארד ו-94 מיליון שקלים. זה עבור הסכמים? הייתה שביתת הנכים ואנחנו מכירים את כל הסיפור. עדיין לא נפתרה הבעיה הזאת. הכסף הזה, אנחנו יודעים שעדיין לא הגיעו אתם להסכם. בתיקון מספר 200 שנחקק ב-2018 הממשלה התחייבה להעביר סך של 4 מיליארד ו-341 מיליון שקלים לאוכלוסיית הנכים. במסגרת תקציב המדינה, וחלק מזה זה המיליארד ו-100 שאתה רואה כאן, הממשלה עמדה בכלל התחייבויותיה. כל קצבאות הנכים עלו, גם קצבת הנכות הכללית של 3,700 שקלים כמו שכתוב בחוק. מבחינתנו כל ההתחייבויות של הממשלה מומשו. זה לשנת 2021? זה לשנת 2021. אני רואה כאן עוד תכנית של 271201. תן לי הסבר על התכנית הזאת. יש פה הבטחת הכנסה, את חוק המזונות וכולי. ברמת העיקרון, קצבאות ביטוח לאומי מחולקות לשני חלקים. יש קצבאות במימון אוצר מלא כמו הבטחת הכנסה שזה התכנית הזאת, כאשר אנחנו מתחשבנים מול הביטוח הלאומי שקל מול שקל, ויש את הקצבאות הרגילות כמו קצבת זקנה, כמו קצבת נכות שזה הביטוח הלאומי כאילו משלם שלא שקל מול שקל אבל כחלק מהמדיניות שלנו כל הגדלה של קצבה כזו, בין אם קצבת זקנה או קצבת נכות, היא משופה באופן מלא על ידי האוצר את המוסד לביטוח הלאומי. אם כן, ה-562 מיליון שקלים שמופיעים כאן כרגע, על מה הם הולכים? קצבאות הנכות.

בקורונה היה סיפור שלמי שיש אבטלה, לא יוכל לקבל כפל קצבאות גם בנושא של המזונות והיה גם חלק בקצבאות הנכות. הבאנו החלטה, הוראת שעה שמסתיימת בסוף השנה, שיהיה כפל הקצבאות הזה.

בהוראת השעה שמסתיימת הבאנו החלטה שמי שמקבלת אבטלה, תוכל לקבל גם את קצבת מזונות שלה, גם קצבת נכות בחלקם כי חלקם לא היו בתוך זה, ועכשיו הוראת השעה מסתיימת ומי שיהיה באבטלה מ-1 בינואר, לא יוכל ליהנות מכפל הקצבאות הזה ומדובר ממש בגרושים. אנחנו רואים כאן חצי מיליארד שקלים, אנחנו רואים כאן כספים שהעבירו, בחודש האחרון מדובר על משהו כמו 60 מיליון והסכום רק הלך וירד, היה 100 מיליון, ירד ל-60 למיליון. האם אתם חושבים או האם לא ראוי ונכון להמשיך את זה כהוראת קבע ולא כהוראת שעה? אותן נשים חד הוריות או אותם נכים או אנשים עם מוגבלויות שחלקם נפגעים מכך שיש להם אבטלה ולכן יצטרכו לבחור בין הקצבאות, בואו נמשיך את הוראת השעה ונהפוך אותה להוראת קבע. אם צריך לחוקק, נחוקק אבל תגידו לנו היכן הבעיה. הדבר הזה נדון אצלנו באוצר וגם עם כל מיני גורמים אחרים שפנו אלינו. אנחנו חושבים על כך באופן מאוד רציני. אם לא הייתם רציניים, לא הייתם מדברים על זה שבוע לפני כשאני מדבר על זה.

תשעה ימים, אז פוקעת הוראת השעה. אני מאמין שאתם עושים את זה ברצינות אבל זה כבר צריך להגיע לכאן לחקיקה כי זה שינוי חקיקה.

זאת יכולה להיות הארכת הוראת שעה?

אני לא בטוח.

בסופו של דבר מועבר היקף נמוך יותר של עודפים מאשר יוצרו בשנת 2020. המשמעות היא שמקצצים ב-2021. אני לא רוצה עוד פעם לפתוח את הדיון. למשל משרד החינוך מתנהל בתוך 60 או 70 מיליארד שקלים. אפשר לעשות את זה או לא?

בפנייה דיברנו על כך שבדיור הממשלתי בנושא בתי הדין, אנחנו יודעים שבמשך חמש שנים נמצאים בתכנון של בתי הדין והדיור הממשלתי אבל אין שם כל התקדמות. הסברתי את זה אבל ראיתי שאין רוב, ביקשתי הצבעה ותוך כדי תרגיל הסחה אלכס ביקש לעבור למשהו אחר, דחה את זה ויצא להפסקה עד 12:30. אם

ההתייקרות היא כן תוצאה של העובדה שמרכיבים שהיו אמורים להוזיל,

אומר שיש עלייה גדולה במחיר הפחם אבל כל הזמן יש

אגב, לא מספיק. היום כבר אחוזים עובדים בגז והוא זול בהרבה. בהסכם החדש שבין חברת החשמל לחברות הגז, התעריף עוד יותר אמור להיות מוזל וההוזלה הזאת

במשרד ראש הממשלה יש גם את התקצוב של המשרד של אלי אבידר. הפנייה היא על מנהרות הכותל.

אנחנו לא יודעים אם נמצאת הרחבה שנקראת של הרפורמים. אתה יודע שזה נקרא מרפסת

לפני רגע 52 מיליון שקלים בפניית ה-פלט. ביד אחת אתה מקצץ להם 52 מיליון שקלים וביד השנייה אתה נותן להם מחדש את הכסף הזה. תשימו לב, תראו איזה אישראבלוף. זה 44 מיליון ועוד 20 מיליון. זה קצת יותר מזה. ביד אחת אתה מוריד וביד השנייה אתה נותן.

תמשוך את הרוויזיה.

פניות 36 עד 37. איזה אופוזיציה אחראית. אני לא מבין אותך. אתה הורדת מהכסף של הרחבה הרגילה.

זה לא זה. זאת

תעדכן אותנו מה השתנה שגרם לך להיות כזה אדיב ולמשוך את הרוויזיה.

מי קיבל כסף ולמה קיבל. אמרו שיעדכנו אותנו,

פינדרוס, מה הייתה הרוויזיה? אני אגיד בדיוק. האם הכסף הזה מיועד לצבע מסוים, לציבור מסוים או לדבר מסוים או מיועד לגרעינים עירוניים.

זו בעצם הייתה השאלה. אם אני אומר את זה בצורה מתורבתת של יעל, היא

אך ורק באמצעות מנגנון מכרזים ממשלתי שמוציא את המכרז מהרשות המקומית ומעביר את זה לאיזשהו

לצוות הבין-משרדי שמנהל את המכרזים

איך זה מתיישב עם העברה של 140 מיליון שקלים לא דרך המנגנון הזה? ככל שאתה צודק, ואני לא יודע מה היה בוועדה לביטחון פנים, אם זאת ההחלטה,

לשנות

הנוסחה היה לממשלה זמן משנת 2015 לטפל בזה, גם ב-2016, כאשר כבר אז היה אותו משחק, אותם 350 מיליון שקלים. שנית. אחמד טיבי לא

לשני קראו מענק ביטחון.

לא נעים להגיד, מוצאים קורבן אחר. פעם זאת ישראל ביתנו, פעם זה הליכוד, פעם זאת ימינה, פעם זאת הציונות הדתית, פעם זה

אתה לא יכול לעשות את הדבר הזה פעמיים, אתה גם מבקש כסף וגם אומר שלא אכפת לי מה קורה באוכלוסיית מדינת ישראל, זה לא עסק שלי, אני נותן לרשות המקומית להחליט לבד.

תודה. רוויזיה על פניות 63 עד 65. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא התקבלה הרוויזיה לא התקבלה. הפניות אושרו. הרוויזיה הבאה על פנייה מספר 9000. יכולים להצביע עליה בשעה 20:30. יש לנו עוד 12 דקות.

אנשים שבקושי סוגרים את החודש, לא מצליחים לחיות בכבוד וכמו שאמרתי, לא מסוגלים להרגיע תינוק בוכה בלילה כי אין להם כסף למזון

מקצצת 50 מיליון שקלים ממשרד העלייה והקליטה ולחשוב כמה עולים היה אפשר להעמיד על הרגליים, כאלה שהגיעו לארץ בגילים מבוגרים והם בלי פרנסה

את זה הציבור הישראלי צריך לדעת ואני אומר לכם קבלו את הרוויזיה, אל תאשרו את זה עד שלפחות תיענה הבקשה הטריביאלית שלנו, לדעת מאיזה לחם וחמאה מקצצים את הכספים האלה באכזריות גדולה ואפילו את זה אתם לא מוכנים לתת כי האמת היא שאתם לא מוכנים שהציבור ידע מהפיות של מי לקחתם את האוכל הזה כדי לממן את השלמונים הפוליטיים שלכם. פשוט בושה וחרפה. בצלאל, אתה בדרך כלל מאוד הגון אבל לא היום ולא עכשיו. אני גם אומר לך למה. כשאישרנו את תקציב המדינה לשנת 2022-2021, ראינו שם עלייה של 20 מיליארד שקלים בתקציבים של המשרדים החברתיים. במשרד הרווחה הייתה עלייה בבסיס התקציב - ואם אני טועה אגף התקציבים שנמצא כאן יתקן אותי - של מיליארד שקלים. במשרד הבריאות הייתה עלייה של 2 מיליארד שקלים. על הקורונה. לא על הקורונה.

על הקורונה. לא. במשרד החינוך הייתה עלייה של 700 מיליון שקלים, אם אני לא טועה, ועוד 300 מיליון שקלים לסגירת פערים מול הפריפריה. היו עוד הרבה משרדים שקיבלו עוד כסף. למה אתם לא מוכנים להראות?

מעבר לזה, הממשלה הזאת העלתה קצבאות לקשישים, מה שלא נעשה הרבה מאוד זמן.

הממשלה האת העלתה קצבאות לניצולי שואה. הממשלה הזאת טיפלה סוף סוף ברפורמת נפש אחת והעלתה קצבאות ולא רק קצבאות אלא שיפרה את הטיפול בנכי צה"ל. הממשלה הזאת הגדילה את התקציבים לטיפול בביטחון תזונתי והיא עשתה עוד הרבה מאוד דברים חברתיים שלא נעשו במשך שנים רבות. זה לא מצדיק את הקיצוץ. לכן אני לא מסכים עם מה שאתה אמרת אבל זאת זכותך להגיד. אני חושב שלא הייתה לכם בעיה להביא את הפירוט שיראה מהיכן הכספים האלה קוצצו. פינדרוס, בבקשה. אני חושב שבצלאל צודק בשני היבטים ואני רוצה להתייחס לתשובתך. התברר כאן באופן מאוד מאוד ברור, ואמרו את זה כאן. למשרד הבריאות הוסיפו 2 מיליארד

בסוף בתי החולים, כפי שאתה יודע, קיבלו תוספת אולי של בין 50 ל-60 מיליון שקלים, עוד יש ויכוח על הסכום הזה, ואני לא יודע מה הסתיים בוועדת הבריאות.

כשאתה מביא שינוי סל הבריאות, אתה מביא 30 מיליון שקלים לקופות החולים שרובן לא סיימו בגירעון בשנה שעברה, אבל בסדר, תהיה להן תוספת של 30 מיליון שקלים וזה מאוד יפה. כשאתה אומר שהוסיפו למשרד הרווחה, אם תפרק את מה שהוספת למשרד הרווחה, רובו קורונה. הוספת למשרד החינוך, רובו קורונה כי את קופסאות הקורונה הכניסו לבסיס. זה פחות או יותר האירוע. גם במשרד הבריאות,

2 מיליארד השקלים - בסוף זה האירוע.

גם ה-900 מיליון שקלים למי שלא זוכר, נולדו בעקבות הקורונה אלא שהפכו את זה לבסיסי בתוך קופסאות הקורונה. ה-960 של בתי החולים בנוי על 2020 שהיה בקורונה. כאשר יש הורדה של חצי מיליארד שקלים, כאשר אומרים לך שלא יכולים לענות לך, לא ביקשנו פירוט על כולם. אומרים לך על 135 מיליון מה לא מומש ב-2020. תגידו לנו מה לא מומש ב-2021 כי ב-2020,

זה כבר היה והיו התחייבויות. מישהו כאן מנסה משהו, שאנחנו אולי נראה את ההשוואה הזאת בדיוק על הדבר הזה ולכן אני חושב שצריך לפתוח את הרוויזיה. הדבר השלישי שהוא לא פחות קריטי. העלה כאן בצלאל נקודה שאנחנו עוברים אותה, ואני אומר את זה כאיש ירושלים, הרבה מאוד שנים. לא יודע אם נציג משרד השיכון באמת לא יודע או מיתמם. אני לא יודע מה משניהם. הסיבה שלא מאבטחים

שכונת שמעון הצדיק, את הנביאים הקטנה והורידו באבטחה כל הזמן הטיעון היה שחסר כסף. תגידו לנו לפחות, כשאנחנו באים ונותנים לך הרשאה להתחייב ב-100 מיליון שקלים, האם כל הצרכים שעלו במשך השנתיים-שלוש האחרונות נכנסו פנימה או לא. האם הם בפנים או לא בפנים. על זה לא קיבלנו תשובה ולכן אני חושב שהמינימום הנדרש

עת יש לנו דיון על העברות תקציביות, עם תשובות. הצרכים האלה יגיעו אליך, יגיעו לניר אורבך, ואז נתחיל כאן סבב מחדש. אין סיבה. פותחים את הדבר הזה, בוא נראה שכולם בפנים. אתה שוכח שזה לתקציב 2021 שמסתיים.

ה-100 מיליון זה לשנת 2022. זאת הרשאה להתחייב. אולי צריך לתת לו 105, אולי צריך לתת לו 104, אולי צריך לתת לו 103. אני לא יודע אבל שיבוא ויגיד. הוא לא היה יכול לענות על זה. חבריי אמרו חלק מהדברים שאפשר להגיד אבל אני מסתכל כאן על הטבלה ממנה מקצצים ואומר לך למה הדבר דומה. אם היום באת והזמנת אותי למסעדה או שנתת לי 1,000 שקלים, אתה לא תתווכח אתי על שישה שקלים. הדבר המזעזע מבחינתי אותו אני רואה כאן שברשות לניצולי השואה כמעט 7 מיליון ו-591 אלף שקלים. אתה תראה בפנייה התקציבית מחר את הכסף שאנחנו מעבירים לשם. עזוב. אני מתפלא. רק אתמול ואמרתי את זה היום עת הייתה כאן אפרת רייטן ביום המאבק בעוני ראינו אישה שעבדה בכנסת, אם אני לא טועה היא גם ניצולת שואה. הם לא אוהבים שקוראים להם ניצולי שואה. שורדי שואה.

זה נכון. הם הגאווה של עם ישראל והם הגבורה של עם ישראל. דווקא לבוא ולהוריד מהם את הסכום הקטן. אתה עכשיו אומר לי שהוסיפו לכם,

לראות את השורה הזאת, זה מביש. המשרד בחר להוריד מהרשות לניצולי השואה. הוא בחר את זה. זה בכוונה תחילה. יש דברים שאני יכול להגיד לך שהוריד כאן,

תספר לי סיפורים, אבל לבוא ולספר על ניצולי השואה ביום כזה? זה דבר שאני לא מוכן לקבל אותו. דווקא במקום החלש הזה לבוא ולפגוע באנשים האלה, בשורדי השואה?

אני אומר לך שהשורה הזאת לא הייתה צריכה להיות. לא משנה מה, לא הייתה צריכה להיות. אם כבר פתוח, אני אגיד לך ככה. כשהייתי מנכ"ל משרד הקליטה בשנת 2017 בערך, ישבתי יחד עם חבר הכנסת פורר אז ובנינו תכנית שתעלה את קצבאות השלמת הכנסה ל-70 אחוזים משכר המינימום. אז תקצבנו אותה במיליארד וחצי שקלים וזה המינימום שאתה צריך לתת לאותה אוכלוסיית קשישים הכי מסכנה והכי מתקשה. זה הפך להיות חלק עיקרי מהדרישות שלנו בכניסה לכל קואליציה. אני הייתי בצוות משא ומתן קואליציוני, גם בכנסת ה-21, גם ב-22 וגם ב-23. שמנו את הדרישה הזאת על השולחן והציניות בה נדחינו על ידי מי שאז ניהלו מולנו משא ומתן קואליציוני הייתה באמת מבישה. מה שעשינו בחצי שנה, העלינו את הקצבאות לקשישים, העלינו את הקצבאות לשורדי שואה, מה שלא נעשה כאן שנים. אתה תראה את ההעברה התקציבית לרשות לניצולי שואה עת נדון בה ביום חמישי. אמרתי לך על עצם השורה. זה המשל שאמרתי לך לגבי שש השקלים. השורה לגבי ה-7.5 מיליון האלה לא הייתה צריכה להיות. הביאו יותר, אני אפילו לא נכנס לזה אם הבאתם יותר או לא. אם הבאתם יותר, ברוכים תהיו. גם הצבענו במליאה עת היה החוק שלך. אין בעיה, אבל זה לא דבר שאמור להיות, במיוחד שמדובר בכסף קטן. אנחנו נצביע על הרוויזיה על פנייה מספר 9000, פניות 6 עד 8, 10 ו-11. מי בעד?

הצבעה הרוויזיה לא התקבלה הרוויזיה לא התקבלה. הפניות אושרו. היום הקצר בשנה הסתיים גם אצלנו. הישיבה נעולה. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 20:45.